טוב, אנחנו בדיון שאני חייב לומר, אפילו לפני הצגת שם הדיון, אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד כועס על כך שאנחנו מקיימים את הדיון הזה, ובטח בלוחות הזמנים האלו, ובטח עם אקדח לרקה, סכין לגרון, לא יודע עוד כל מיני דימויים. אני כבר אומר ואני חושב שאני אומר את זה על דעת כל הנוכחים פה, אנחנו נאשר את הצו הזה אני כבר אומר את זה, אבל אני אין לי מילים ואני חושב שאני מדבר שוב קואליציה ואופוזיציה, אין לי מילים כדי לבטא את הכעס על כך שאנחנו מקיימים את הדיון הזה היום. הנושא הוא הצעת צו להארכת תקופת מתן העדפה לרכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון פנים, ממה שכתוב במסמך שהועבר אליי ומברור, ואני אשמח שעיקר הדיון ברשות חברי, אנחנו נדבר מילה כמה מילה על מהות החוק, אבל אני חושב שעיקר הזמן הקצר שעומד לרשותנו, בגלל שזה הגיע אל שולחננו אתמול וזה חייב להיות מאושר היום, ועיקר זמן הדיון שיהיה לנו בעיני יותר חשוב השאלה למה זה קרה שזה מגיע בזמן הזה, הנושא עצמו אנחנו נדבר עליו בקצרה אם תרצו להתייחס בקצרה, בעיניי זה הנושא המשמעותי ביותר. ויותר מזה אני אגיד שוב בשם חבריי לקואליציה ולאופוזיציה, מדברים איתי אנשים מדם לבם בצדק מוחלט על הדבר הזה, מדברים איתי כבר חודש לדעתי, ואני פניתי בנושא הזה לשר האוצר ואמרתי, הוא אומר לי מה לעשות הם לא הביאו לי לחתימה, והפעלתי את כל הלחצים כשאני הייתי יכול, והעיכובים הללו באמת שערורייה, לא צריך להשאיר את האנשים שחייהם תלויים להם מנגד שפרנסתם תלויה להם מנגד בנושא הזה. אז קיבלתי אמירה - - מי המשרד המציע? המשרד הוא שר האוצר, אני יודע אני יודע פשוט מה הלכו בתוך התהליכים הממשלתיים, כי שר האוצר חתם על זה, אבל הוא חתם על זה הוא הפיץ את זה ביום ראשון חתם על זה ביום שני בשנייה שזה היה בשל. הדרג הפוליטי כאן לא יעכב את זה ולא יבטל את זה בשום פנים ואופן, אבל אני אומר לדרג המקצועי כאן ואני אשמח לשמוע בעיקר את התשובות איך זה קרה. גברתי המשרד הממשלתי מי הגורם המציג, מי הגורם המציג את הצו? משרד האוצר. כן בבקשה מי מדבר? עו"ד צביאל גנץ מהלשכה המשפטית במשרד האוצר. תודה רבה, תציג במספר מילים את הצורך בצו ובדחיפות בו. אז אנחנו מדברים כאן על צו שמאריך הוראת שעה בחקיקה בחוק חובת המכרזים, כשבעצם מכוח הוראת השעה הזאתי, הותקנו תקנות, תוקן תקנות חובת המכרזים העדפת תוצרת הארץ, כך שיינתן יהיה מנגנון ההעדפה מיוחד במכרזים של מערכת הביטחון והמשרד לביטחון לאומי במכרזי טקסטיל, אז מכוח זה החוק המסמיך ובעצם מכוחו יש תקנות, החוק המסמיך נקבע כהוראת שעה, נקבע במקור ב-2011, הוארך שוב פעם ב-2015 ואז שוב ב-2020, ב-2020 כשהוארך נקבעה לו הארכה לשלוש שנים עם אפשרות להאריך אותו בצו בשנתיים נוספות. הצורך והדחיפות הוא בעצם ברגע שהחוק הזה לא יהיה בתוקף אז בעצם התקנות שהותקנו מכוחו, התיקון הספציפי הזה גם לא יהיה בתוקף, מה שיגרום לזה שבמכרזים האלה של מערכת הביטחון והמשרד לביטחון לאומי לא יינתן ההעדפה, זה משפיע על בגלל שזה משפיע על מכרזים קונקרטיים, אז היה חשוב להביא בהקדם את הצו ברגע שהוא סיים את התהליך לוועדה, מסתיים התוקף שלו זה ב-15.7. 15.7 איזה יום יוצא? שבת. באיזה יום אנחנו עכשיו? אנחנו עכשיו ביום רביעי. מתי זה הונח על שולחן הוועדה? לדעתי אתמול. מתי זה נחתם על ידי השר? לדעתי או אתמול או שלשום. מתי זה הובא לחתימת השר על ידי הדרג המקצועי? יום ראשון. הבנתי תודה. חברי הכנסת, אתם רוצים לתת לאחד השייחים קודם? בבקשה מי ידבר מכם? גם בקצרה כי אנחנו חייבים להצביע ובדקות הקרובות, רק שם ותפקיד לפרוטוקול. תודה רבה לכם

אני תופיק חלבי ראש הוועד של האימאמים הדרוזים, אני כאן בשם השיח מוואפק טריף הראש הרוחני של העדה. אז רקע קטן, תעשיית הטקסטיל בעדה הדרוזית מונה 34 מפעלים בינוניים וקטנים שהם ספקים של כוחות הביטחון, המאפשרים שקט מבצעי איכותי להגנת החייל השוטר במשימות הרבות שלהם, כאשר הרוב המוחלט של מפעלים אלו נמצאים בכפרי הדרוזים בכרמל ובגליל, לרבות גם ביישובי קו העימות, בעבורם מהווה התקנה מחולל שינוי במרכזים אלה הם ניגשו ובלעדיה היו סוגרים את מפעליהם. המשמעות הנובעת מכך הינה הרת גורל בעבור מאות רבות של עובדים, עובדות ועובדים שהיו נתונים ללא פרנסה אם התקנה הזאת לא תעבור. אז אנחנו מבקשים בשם השייח בשם כל אנשי העדה מכם וכבר שמעתי שהשר אישר, אז תודה רבה לכם גם למשרד הביטחון, לחבר הכנסת שמחה רוטמן, וכל אלה שעבדו למען הארכת התקנה הזו,

חברי הכנסת אתם רוצים להתייחס בקצרה? כן אני רוצה קצר אני רוצה קצר, אני רוצה לברך את היושב ראש על הבאת התקנה הזאת מיידית כשקיבלת אותה, לברך את שר האוצר שהבין את הנושא ופעל ואישר ואת כל הממשלה. הינו במתפרות הבנו כמה זה דחוף, ראינו אישה שאמרה פה לידי, ליד מכונת התפירה גידלתי תינוק בתוך קופסה בלול, התינוק הזה נהיה סגן אלוף בצה"ל, לאישה דרוזית זה פתרון תעסוקתי שלא יכול להיות מוחלף מבחינת הכללים, והנוכחות, והקהילתיות והזמינות ועוד סוגיות משפחתיות. ולכן זאת הצלת נפשות ל-4,500, אני חושב שכוחות הביטחון עושים בשכל שהם קונים את זה שם זה לא רק בגדים, זה אפודי מגן, זה ציוד ביטחוני, דברים משמעותיים מאוד שנוצרים שם ממש תרומה לביטחון ישראל. הערה אחת למשטרה, תלמדו מצה"ל ותקנו מדים גם מהמתפרות שלנו, דיברתי עם הרכש שלכם הם יפגשו את משרד הביטחון וילמדו את המודל, וגם אם צריך שינוי חקיקה נעזור לכם שיהיה לכם את התנאים של משרד הביטחון, כדי להגדיל את התפוקה שם. אני יזמתי דיון דחוף על זה מחר אצלי, אבל הוא מתייתר, אני מברך אותך ואני ממש מוקיר גם את השייח כשהיינו אצלו מוואפק טריף וכל ההנהגה, בכלל על תרומתם לצה"ל לביטחון ישראל, ועל הסבלנות כשהבאנו את התוצאה הזאת, תודה רבה לכולם. תודה רבה.

תודה רבה, קודם כל מיכאל אם התפנה לך מחר חור ביומן אז יש לי כמה דברים להציע. רוצה לדון בעילת הסבירות אצלך? יהיה יותר רגוע. תקבע איתי לסיור בקריית שמונה, יש לנו כמה בעיות. אני רוצה לחזק את מה שאמרתם, גם אתה אדוני היושב ראש וגם מיכאל, הנושא הזה חשוב, אנחנו ראינו מה קרה בתקופת הקורונה, כמה מפעלים האלה, כמה תוצרת כחול לבן פנים ישראלית יכולה לעזור בעתות משבר, אבל לא רק במהלך כל התקופה. אני כמובן תומך ושואל יחד איתך אדוני היושב ראש למה זה הגיע ברגע האחרון? נושא כזה צריך לבוא בצורה מסודרת מוקדם לדיון בוועדה ולזה, אבל אנחנו כן תומכים כמובן באישור הארכת התוקף של החוק הזה, ולכן אני מודה לך על קיום הדיון הזה. בסדר גמור. חבר הכנסת חמד עמאר, כן בבקשה. קודם כל באמת אני רוצה להודות לך על הדיון הזה אני ידעתי על הדיון הזה התקשרו אליי, ואני הבנתי שמסתיים ב-15.7 וקודם כל אני רוצה להודות לך שאתה מפסיק את הדיון על הסבירות ומקיים את הדיון הזה על הנושא של הרכש בתוך המדינה. אני אומר לך זה הדבר החשוב שאנחנו צריכים להתעסק בו, זה הדבר החשוב שנותן לאנשים לעבוד, לתת, ומדינת ישראל בנושא הזה היא מפגרת אחורה בנושא של לעודד תעשייה מקומית, ולתת לאנשים לעבוד לפרנסה. אני ביקרתי במתפרות בבית ג'אן וביישובים אחרים, תאמין לי גאווה מה שהם עושים למען צה"ל והעבודה שהם עושים לציוד צבאי ומשטרתי גם, ואני מכיר את הסיפור של המדים משטרתיים כי כשאהרונוביץ' היה שר לביטחון פנים והדלתא שיש שם, ואני חושב לא צריך להסתכל על הדלתא של המחירים וגם המשטרה צריכה ללכת לכיוון הזה, שהרכש שיהיה בתוך המדינה בתוך הארץ, שאנשים יתפרסו, גם המשטרה תוכל לקבל את המדים וגם תוכל לתקן את המדים בתוך הארץ ולעשות את העבודה בתוך הארץ, לא רק צה"ל שעושה את זה כאן בישראל, ובאמת שוב אני רוצה להודות לך על קיום הדיון, הדיון הזה חשוב ואנחנו תומכים בתקנות האלה, וצריך לקדם אותם כמה שיותר מהר.

טוב תודה אנחנו כמובן גם נתמוך בצו, אבל אני רוצה לשאול את משרד האוצר שתי שאלות, אחת קונקרטית, אם ישנה הטבה במכרזי רכש של הצבא ומשרד הבט"ל מדוע ההרחבה הזאת לא חלה על מהלכי רכש נוספים שהם ממשלתיים? גם מערכת הבריאות קונה מוצרי טקסטיל רבים, ענף הטקסטיל היה אחד מענפי התעשייה המפוארים במדינת ישראל, בדגש על עסקים קטנים בינוניים וגדולים בנגב ובגליל, הענף הזה כמעט חוסל, מה שאנחנו רואים כאן זה שמורת טבע, זה ממש שריד לתעשיית טקסטיל שפרנסה עשרות אלפי משפחות ישראליות אם לא אלפי. המפעלים האלה יצאו מישראל, אני מגיע מתפיסת עולם כלכלית שלא חיה בשלום עם הרעיון הזה שהכל פתוח הכל פרוץ ולמדינה אסור לתמוך בתעשייה המקומית, אבל אם כבר עשיתם חריג, אני מבקש לדעת למה הוא מוגבל רק למשרד הבט"ל ולא לכל מהלכי הרכש הממשלתיים בתחום הטקסטיל? זה אחד. דבר שני, אני מבקש רגע להבין איך זה מסתדר עם הטענה ארוכת השנים של הדרגים המקצועיים באוצר, שחריג מין הסוג הזה סותר את כל ההסכמים הבינלאומיים של מדינת ישראל בתחום המסחר? השאלה השנייה שלך עונה לשאלה הראשונה אבל בסדר. לא לא היא לא. כי החריג הבינלאומי קשור למערכת ביטחון ברכש ביטחוני אבל בסדר. אז בסדר, זה התשובה שאני רוצה לקבל. אז ענית לעצמך בצורה מאוד מעוררת הערכה.

והאם באמת זה מוגבל רק להחריג הזה מכוח איזה הסכמים לא ניתן להרחיב את זה? ואם כן דרך אגב רכש ביטחוני האם זה קיים בתחומים אחרים?

תודה יואב רק בקצרה כי אנחנו באמת רוצים להגיע להצבעה. קודם כל אני באמת שמח שיש את זה פה אבל עצוב שהגענו לפה, כי זה צריך להיות קודם בתהליך אחר, לא לשגע את האנשים שיהיו במרגישים שהם תלויים, אני חושב שאני לא טועה, אני עוד השבוע שכפלתי הצעה לסדר של ידידי חבר הכנסת, דרך שהיא התקבלה זה גם כן שאלה אבל זה כבר סיפור אחר, לא התקבלה בנשיאות לגבי העניין, אני רציתי להגיד שתי מילים לגבי שזה - - אולי הם ידעו שזה יבוא לאישור. התחלת להגיד ידידי, אנחנו לא יודעים מי הידיד שלך. בכל מקרה אני כן רוצה לומר, אני הגעתי למפעלי הטקסטיל מסיבה אחרת לגמרי, אפרופו מתקשר לבוקר - - מקווה שאתה לא הגעת למפעל טקסטיל אחר. על מפעל ענק יפיפה מודרני, ממש מפעל הייטק של משפחת קאנג' בבית ג'אן, בזמנו ירו על כל החזית שלו, מזה אני הכרתי את תעשיית הטקסטיל המפוארת - - שזה קשור לדיון האחר שלנו שמתנהל במקביל כרגע.

ולכן אני אומר שאני קודם כל תומך בזה, זה מפעל אומרים טקסטיל חושבים שזה משהו, זה מפעל הייטק חבל על הזמן שמעסיק שם נדמה לי 450 אם אני לא טועה במספרים, זה פותר גם בעיות חברתיות של לצאת מהבית, זה פותר דברים נוספים, ואחרי כל הדברים האלה שיהיה לכולנו בהצלחה ושלא ניפגש פעם הבאה 24 שעות לפני. תודה כן, תדאגו בבקשה לא להגיע ברגע אחרון. מיטל אבל באמת במשפט כי אנחנו חייבים לעבור להצבעה.

אני הגעתי מהצפון לפה רק כדי להגיד תודה קודם כל במיוחד לך כבוד היו"ר, שבאמת כבר תקופה אתה שומע על זה ועמדת במילתך וברגע שזה נחתם למרות הלו"ז המטורף פה וכל העומס מצאת באמת את הזמן, כמובן תודה לשר האוצר ובאמת גם תודה לך גם על זה שבאמת הזכרת את העניין של הרגע האחרון, כי באמת אנחנו משקיעים המון משאבים וסתם, כי בסוף כולם מבינים את החשיבות משרד הביטחון מברך על זה, ותודה לחבר הכנסת מיכאל ביטון יו"ר הוועדה המיוחדת לגליל ולנגב שהגיע עד חורפיש ועזר לנו כמו תמיד גם לחזק את החשיבות,

תודה רבה. אני מבקש מנציגי הממשלה לנצל את 7 הדקות שנותרו עד ההצבעה לטובת הסבר בכל זאת, אתם יכולים להתייחס בקצרה לשאלתו של גלעד קריב, למרות שכמו שאמרתי אני חושב ששאלה ב' עונה על שאלה א', אבל אני יותר חשוב לי בהקשר הזה, והדיון שלו הוא חשוב בהקשרים אחרים, זה להסביר מדוע אנחנו נמצאים ביום רביעי. היום מצביעים לא בגלל עיכוב שלי לא בגלל עיכוב של השר סמוטריץ', אלא למה באים לדבר כזה ברגע האחרון, מדוע צריכים להטריח את עצמם שלושה נכבדים של העדה הדרוזית, להגיע לפה לדאוג לפרנסה, להיות במתח של מטה לחמם של 4,500 כמה אמרנו? דרך אגב 4,500 משפחות דרוזים, אבל גם נמצא פה נציג חסידות גור בדרום. זה לא רק דרוזים, גם בדרום יש - - נכון נכון, למה כל המשפחות הללו צריכות לשבת במתח ולחכות, אז תעשו את זה בבקשה בשתי דקות, וברגע האחרון תסבירו לנו למה אנחנו ברגע האחרון. אלון קינסט אגף החשב הכללי, אז קודם כל ממש בדקה, כל התשתית הרעיונית של הרכש המכרזי עומדת על שני עקרונות בסיסיים שהם עקרון השוויון ועקרון היעילות, כל השאר הם חריגים, יש המון המון בקשות והמון נושאים שרוצים בעצם להחריג עולים גם פה במשכן חדשות לבקרים וכל מטרה כשלעצמה היא ראויה, כולן ביחד מסכנות את ההליך, את עצם זה שאי אפשר לנהל רכש שהוא יעיל ושומר על העקרונות הבסיסיים שלו, ולכן כל דיון על הנושא של חריג נעשה בתשומת לב ובזהירות ראויה. בזמנו חברת הכנסת דאז שלי יחימוביץ עצמה יזמה את החוק, קיימה איתנו דיונים ארוכים מאוד על ההצעה שלה, כדי להגיע להצעה שהיא מגודרת ופוגעת באופן המינימלי ההכרחי בעקרונות האלה, ובעצם הגידור כלל שני דברים, אחד במרחב השני בזמן, אחד פרקטיקה של הוראת שעה שבעצם הייתה,

לאפשר לשינויים הדרסטיים שקורים בעולם הטקסטיל בשוק הטקסטיל הישראלי לעבור התאמות ובגלל זה זה מוגבל בזמן, והנושא השני הוא הנושא של התחולה שהוגבלה רק למשרדים הביטחוניים, למשרד לביטחון פנים ויחידות הסמך שלו ולמשרד הביטחון. לגבי השאלה על איסור אפליה, באמת המסגרת העיקרית שמנחה אותנו בהקשר הזה היא הסכם ה-GPA של ארגון ה-WTO שקובע איסור אפליה אבל מחריג את מערכת הביטחון כמו שהיו"ר הזכיר. לגבי הנושא שהדיון פה מגיע ברגע האחרון, אין לי אלא להגיד, שכשהנושא היגיע לטיפולינו, אנחנו קידמנו אותו במהירות האפשרית כדי לא להגיע לחריגה שהיא מעבר ללו"ז, ומעבר לזה אין לי.

אני יכול לשאול אותו שאלה קצרה?

אני רוצה שנקריא והצבעה, אני חייב להגיע - - אנחנו נצביע ואחרי זה - - אבל רוטמן לא סתם, אולי נשנה משהו תשמע לי.

אנחנו לא נשנה כלום, אנחנו לא נשנה כלום, מילה לא נשנה. מיכאל למה לא? רק המשך. בבקשה גברתי, גברתי היועצת המשפטית נא להקריא את נוסח הצו. צו להארכת תקופת מתן העדפה לרכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחון והמשרד לביטחון פנים. בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 24 - הוראת שעה), התשע"ה-2015 (להלן,

ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,

תודה רבה. מי בעד ההצעה ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה אושר אני קובע כי הצו אושר בנוסח שהונח על שולחן הוועדה והוקרא. אתה רוצה עכשיו להגיד בכל זאת כי אמרתי שאחרי ההצבעה? לא אבל תשמע יש לך שנתיים עכשיו, אולי זה לא טוב כל שנתיים להגיע לסיבוב הזה, אז אולי תקיים רק עוד דיון אחד שאולי הוראת השעה בה תהיה חמש שנים. אני רק אגיד שזה דורש תיקון חקיקה ולא בצו. בגלל זה יש שנתיים, אולי רק דיון אחד. נכון, אני בהחלט אומר שלמשרדי הממשלה - - שנייה. אני מבקש דיון, אני אגיד לך מה אני מבקש, דיון אחד על המשך העתידי לא של השנתיים האלה, וגם איך מכניסים את המשטרה לקנות את המדים, הם מייבאים את המדים. אז אני חייב לומר שדווקא הדיון על איך מכניסים את המשטרה שייך לוועדה אחרת פחות אליי, אני יותר באישור הצו והתקנות מכוח חוק שייך לוועדה לביטחון לאומי, ונושא של בכל מקרה במהלך השנתיים הקרובות אתם תצטרכו להחליט, או שאתם מפיצים תזכיר להארכה או שחקיקה פרטית, כל הדברים האלו, אבל במסגרת החוק אי אפשר להאריך יותר משנתיים. תודה רבה לכל הנוכחים, ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 10:59.